שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום יש חוק סימפטי ומהיר,

נעזרו יחד. היום 27.11.2018, י"ט בכסלו, התשע"ט. העיכוב הוא בגלל הדיון הקודם בנושא